4 בנובמבר 2020. אני פותח את הישיבה.

תודה. ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת מסקנות ועדת הכלכלה בעקבות

שכלל לא בטוח שיוכלו לחזור לעבודתם. הכשרת עובדים בתחומים הפארה-רפואיים יכולה

להם

בתחום, עם הממונה על השכר במשרד האוצר.

שכל תוכניות ההכשרה עבורם הינן באחריות המועצה להשכלה גבוהה.

אקדמאים. היא

שיתוף הפעולה כלל את האוניברסיטה העברית, שירות

השת"פ האמור היא אפילו לא הייתה יכולה להגיע למינימום של 30 מתחילים בלימוד המסלול,

תוכנית מצליחה ומשמעותית להסבת אקדמאים מתבצעת גם בתחום הסיעוד

שנמצאת בה מערכת הבריאות

ולא נעשו מספיק מאמצים כדי לגייס אותם ולהכניסם למערכת, במיוחד בתקופת משבר קורונה וגם לקראת החורף שאנחנו נכנסים

בצד ואני רוצה להתייחס להליכי קיצור של בוגרים או סטודנטים שלומדים בישראל ומחוץ לישראל. אלה שלומדים בישראל,

ילדים התחילו לקבל מחשבים. זה פשוט מדהים.

על פי בכירי המשרד, אדוני השר, הורדת ציוני הבגרויות שהתקיימו תחת משבר הקורונה היא תוצאה של שימוש בנוסחה שיצר המשרד בשיתוף גורמים

עשרה בתי ספר יש אחראי אזורי רק לתחום הזה. כל זה מתוקצב. הדבר הבא זה היכולת לרכוש דרך בית הספר, בסכומים ניכרים של עשרות רבות או מאות אלפי שקלים, תוכן. הוא יכול לרכוש את התוכן הזה באוניברסיטה בחיפה, הוא יכול לרכוש אותו

ערערה וכל הסביבה הזאת של מרכז הפזורה הבדואית בנגב. אתמול הייתי בסדרה של ערים, התחלנו בעראבה, שם חילקנו מאות מחשבים,

היינו לאחר מכן בשפרעם עם מאות מחשבים,

עם כ-300 מחשבים, במגדל

אני נותן לכם דוגמאות ממה שעושים. הסיפור המרכזי בעניין הזה זה 1. אנחנו סוגרים פערים, 2. אנחנו מאפשרים למידה מרחוק, 3. הכי חשוב בעיניי, אנחנו נותנים

ושל ההנחיות כפי שהן מופיעות. אפשר להעביר אותן לאחר מכן לחבר הכנסת מאיר כהן ולציבור כולו. אני רוצה להסביר: עם התפשטות נגיף הקורונה, וטרם כניסתי לתפקיד שר החינוך, קבע משרד החינוך

כאמור, לפני כניסתי לתפקיד. מי שחתומים עליה זה מנכ"ל המשרד הקודם והשר הקודם, ולמעשה היא מהווה את האסמכתא עבור האוניברסיטאות

עם תזוזות של חצאי אחוזים. השנה הייתה קפיצה בכמה אחוזים כלפי מעלה. באו אלינו המומחים, בעיקר אל המנכ"ל, ואמרו לו: תוריד. אמר המנכ"ל: כאשר תלמיד ניגש לבחינה וזה מה שנתנו לו, לא משנה באיזה

ציון 60, 60, 60,

ל-80, הדבר הזה הוא דבר חריג, שלא מאפשר לך לחרוג. זה היה הסיכום עם האוניברסיטאות,

ברמה הפרטנית נקבע פרופיל של ההישגים של כל התלמידים בבית הספר על ידי בדיקת ציוניהם בשנים הקודמות

האוניברסיטאות, הופעל מנגנון שקלול, גם כן בסופו של עניין הגענו לתוצאה שהיא גבוהה מהממוצע הרב-שנתי באופן משמעותי. אלה הדברים, אם יש שאלות אשמח לענות. שאלה נוספת לחבר הכנסת מאיר כהן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, תודה רבה על

אדוני, אני שואל

האם באמת משרד החינוך מתכוון להמשיך לרקוד על פי חלילן של האוניברסיטאות?

הוגן. גם למשרד החינוך יש אינטגריטי וגם במשרד החינוך יש

רציתי לדעת, אדוני השר, איפה נמצא הנושא הזה, ואם יש קשיים בנושא המכרז, האם אדוני פועל לקידומו בכל דרך אחרת, כי אנחנו לא רוצים שבסופו של דבר למידה מרחוק תהפוך לרחוק מלמידה.

והדבר הזה הביא אל בית המשפט. אנחנו נערכים גם לשינוי של המכרז בצורה שונה וגם ממתינים להכרעת בית

רבה לך, אדוני.

באשר לשאלות ששאלה חברת הכנסת מיכאלי. לשאלה הראשונה, הייתי אומר שאם יש מישהו שלא קיבל את ציוני הבגרות עד כה זה חריג

מאחר שאני מקבל בכל חודש רק 600 מכתבים מחברי כנסת בעניין מערכת החינוך, יכול להיות שנשמט מעינינו המכתב הזה, ואנחנו נשתדל לתת לו מענה בהקדם אם התשובה שלי איננה מספקת. אשר לנושא של המחלה,

מבחינתי משרד החינוך ערוך להחזיר את כל תלמידי ישראל

אבל אנחנו ערוכים בחצאי כיתות החל מכיתות ג'-ד', שכבר לומדים, והלאה. כולם ילמדו בחצאי כיתות.

התשע"ה 2015, המקודמת על ידי המשרד, המשרד היום עובד על חקיקה ארוכה בנושא חוק הקבורה היהודית בכלל, אנחנו עובדים על החוק שיסדיר את כל העניינים,

הענישה שם תגדל

בבקשה. אדוני היושב-ראש, כבוד השר חילי טרופר, קודם כול אני מודה לך על המאמץ שעשית בשבוע שעבר, ובסופו של דבר התקבלה החלטה לדחות את תהליך המכירה בלונדון, וכמובן,

ואנחנו מקווים שלא רק נצליח לדחות את זה אלא גם לעצור אותה לגמרי. כרגע,

במסגרת כל

בפני המוזיאון ובכלל,

להיות מטבע עובר לסוחר,

כמשרד התרבות והספורט, על העניין הזה

לחסוך את המכירה הזאת וכן לפתור בעיה כלכלית, שעכשיו פעם ראשונה,

כמובן, הייתי בקשר עם מנכ"ל המוזיאון,

- - - הוא לא הציג שום דוח שמאמת את

עניין שני הוא לגבי ההשקעה של המדינה. בגנבה הגדולה שהייתה המדינה השקיעה הון עתק ומאמצים מודיעיניים אדירים כדי להשיב את החפצים

אז אני מבין על מה את מדברת. אני רוצה להיות זהיר במילים כי הדברים הם בבדיקה ויש מעורבות של פרקליטות המחוז בעניין הזה.

אדוני השר, אני יושב-ראש השדולה

והם כיתבו אותי משכך. אין בעיה, יכולים לכתב

דרך שתסייע גם להם, ובעיקר תדאג שביום שאחרי הקורונה, מוסדות התרבות בישראל עדיין יעמדו על הרגליים, וכולנו נוכל ליהנות מהם. 200 מיליון השקלים מתחילים לעבור בימים הקרובים.

הרבה יותר גבוה ממה שחשבנו, 489 מוסדות תרבות הגישו בקשות לסיוע.

הפקות תרבות חדשות, לפרנס אומנים, כמובן, זה לא בחינם. כמו שאמרת,

לנו. נכנסנו גם להרבה מאוד, את מכירה את זה כי היית

וצריך לשבור את הפרדיגמה

עשינו את זה במהלכים ארוכים ועיקשים. לשמחתי היום הצלחנו לפרק את הדבר הזה כך שמתווה הפתיחה, לאורך כל הדרך, בכל שלב

לפחות למתווה של 14 ביוני,

שדיברת עליהם, השבועות הבודדים שבהם גם האולמות נפתחו על פי המתכונת

מכובדי השר,

הוכח כי תיקו הפלילי של היועץ המשפטי לממשלה נשאר פתוח במכוון כמנוף לסחיטתו

לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה מלמד שהסיווג הטכני של עילת הסגירה חסר משמעות לגבי הכהונה של מנדלבליט. בית המשפט בחן, לגופם של דברים, את התנהלות מנדלבליט בפרשת הרפז וקבע כי לא נפל בהתנהגות כל פגם ערכי שמונע את

כולל הצעות חוק שלך. אני פניתי וביקשתי לבטל את ועדת השרים לחקיקה.

זה, בוודאי.

אבל אתם פוגעים במערכת המשפט,

כשאתם לא בודקים. כשאתם לא בודקים את השחיתות אתם פוגעים במערכת. אז באמת, תקשיב

עם ועדה בלתי תלויה.

הוועדה. - - - תעזוב,

תישאר פה, אדוני השר. אני רוצה לעבור לשאילתה הבאה, שאילתה דחופה. שאלה

1. מהו שיעור ההעסקה של אנשים עם מוגבלויות במגזר הציבורי כיום? אנחנו שלוש שנים אחרי 2017. 2. מה השר עושה כדי להגדיל שיעור העסקתם במגזר הציבורי ובחברות הממשלתיות של אנשים עם מוגבלויות?

שם באמת החובה היא ל-5% ויש אפשרות לבקרה,

לכן אנחנו יודעים כמה מועסקים. אנחנו רואים שם שונות בין מעסיקים שונים במגזר הציבורי ובין משרדים שונים בתוך

פה פעילות. אני אגיד לך שני דברים שכרגע אני מתכוון לעשות:

הראשון, אני אבקש פגישה עם מי שיש לו את הסמכות בתוך משרדי הממשלה, שזה נציב שירות המדינה, ואני אנסה לפעול בכוחי כדי לזרז את הקליטה בתוך שירות המדינה ולעשות את זה בצורה הרבה יותר

אורן הלמן, הוא פעיל בנושא הזה,

שם מסורת של העסקת אנשים עם מוגבלות. אני בשעתו עשיתי פרויקט להעסקת אנשים עם מוגבלות ברכבת ישראל. יש לך משרדים שמצטיינים ויש משרדים שלא מצטיינים. דרך אגב, זה מופיע בדוח של הנציבות לשוויון

הכוח לאכוף את זה דה פקטו, של נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים, הוא מוגבל, בגלל הכוחות שניתנו להם בעצם בחקיקה

תודה רבה. אנחנו נעבור לחקיקה.

הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה,

שרובנו גם היינו סטודנטים ובילינו שנים לא מבוטלות בתוך האוניברסיטה, יודעים

אנחנו ראינו מהסקר האחרון, סקר הסטודנט שערכה התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית, ובו השתתפו כ-10,000 סטודנטים וסטודנטיות, כי 51% מהסטודנטים איבדו את מקום עבודתם בשיא משבר הקורונה. כמחצית

הפער הזה בין הסטודנטים הערבים לסטודנטים היהודים מורגש מאוד גם בתוצאות הסקר. עולה כי רבע מציבור הסטודנטים שוקלים לפרוש מהלימודים בעקבות

אבל אנחנו לא רואים שום הקלה בפועל. שום הקלה בפועל.

אין משהו מורגש, אין רשת ביטחון אמיתית לאותם סטודנטים,

ויש לה מתווה לסטודנטים, ובגלל שאין ועדת שרים לחקיקה אז העמדה הרשמית של הממשלה היא אולי להתנגד ואז ייתנו גם שורה ארוכה של מחמאות לעד כמה הממשלה

משלמים יותר מאשר סטודנטים שלומדים בארץ, הם עולים יותר כסף להורים שלהם או בכלל.

אני בוודאי תומך בהצעה של חברתי

שבמידה שמאהר אל-אח'רס ייפגע, זה עלול לגרום לשפיכת דמים בין שני העמים. אני לא רוצה שפיכות דמים בין שני העמים.

נא לסיים.

על פי נתוני המוסד לביטוח לאומי רשומים כיום כ-62,700 סטודנטים שאינם עובדים, ולומדים במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בישראל.

כדאי לשמוע את הנתונים, כי בדקתי את הנתונים וחזרתי ובדקתי. לא רציתי להיכשל בנתונים.

מוטלת חובה על מוסדות להשכלה גבוהה בישראל להעביר למוסד את הנתונים על אודות הסטודנטים הלומדים אצלו בכל שנת

מיליון שקלים בשנה. בסך הכול, ביטוח הבריאות פלוס דמי הביטוח הוא כ-120 מיליון שקלים. לכן, מוצע להתנגד

שונים מהסטודנטים הערבים.

יכולים לקבל סיוע

גדול, ברגע שאתה פוטר אותו ועושה לו הנחה בשכר לימוד זה יותר טוב מאשר הפטור הזה שאתה

את הצעת החוק, אני מתייחסת לכ-320,000 סטודנטים שמייצגים את כלל החברה וכוללים את כלל האוכלוסיות

הכנסת איימן עודה, בבקשה. עד שלוש דקות לרשותך.

נהרי, הציבור שלך יודע את העמדה שלך? האנשים העניים, עיירות הפיתוח, פשוטי העם? פעם הייתם תנועה חברתית, גם מבחינה פוליטית עברתם ימינה,

כלכלית עברתם ימינה?

- שמנסה לחיות חיים במציאות כלכלית בלתי אפשרית. זו דמגוגיה. הבטחנו לצעירים שלנו

הם יוכלו להצליח כנגד כל הסיכויים. תדאג גם לחרדים.

תוצאות ההצבעה: 28 בעד,

44. החוק לא עבר. אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, תשלום דמי

קיימנו ישיבות בוועדת הכספים בנוגע לתוכניות למתן תמיכות ישירות לחקלאים,

ישיבה בוועדת העבודה והרווחה בנוגע לביטול מכסות של עובדים זרים לחקלאות, התקיימה

היא המשך טבעי לחיזוק וביצור החקלאים בישראל

התיקון להצעת החוק הוא כל כך פשוט ומתבקש עד שנראה כי לא ברור למה לא בוצע עד היום. לא רק שהוא הגיוני וצודק, אלא הוא גם

הידע והקדמה בתחום החקלאות, רמת הפיקוח והבקרה, תנאי ההעסקה

משפיעים לא רק על איכות וטיב התוצרת החקלאית אלא גם על החלטת הצרכן איזה אוכל לרכוש.

וכמחוקקים אנחנו מחויבים לדרוש שתסופק לצרכנים.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, חברים, חבר הכנסת רם בן ברק,

ע'דיר כמאל

הפעילות של המערכת מסביב. ולכן אני חושב שההצעה שלך היא הצעה נכונה מאוד. אני בהחלט חושב שצריך לעשות מאמץ לקדם אותה ככל האפשר. אני רוצה לומר לך שהדבר היחיד שצריך לשקול, כי ההצעה שלך מדברת על כך שכל מוצר חקלאי שגידלו אותו בארץ, פיתחו אותו

אני מקווה שבתוך חודש, אבל אני לא רוצה להיות במצב שלא עמדנו בהתחייבות כלפי המליאה. בין חודש לשלושה יש חודשיים, נקבע

מראש, בג"ץ דחה את הבקשה השמינית של המדינה לדחיית חוק הגיוס, ואם הכנסת לא תחוקק חוק גיוס חדש, אז החל מפברואר 2021 כל אזרחי ישראל בני ה-18 יהיו חייבים בגיוס לצה"ל. אז

שאמרתי, עכשיו יתחיל המרוץ נגד הזמן.

איומים ומשברים קואליציוניים, לחצים של מועצת גדולי התורה,

כפי שאמרתי, ידועה

הולך. אז בואו פשוט נעזור להם

משהו, כדי שהם ירגישו שהמדינה מוקירה את תרומתם. ודבר אחרון,

תשובתו.

יואב, לא שומעים אותך. אתה שומע, חבר הכנסת

סמסטר לעניין קורס סמסטריאלי או 20 ימים לפחות במצטבר במהלך שנת הלימודים לעניין קורס שנתי, ונעדר בשל כך משיעורים בקורס, לדחות את הקורס ולחזור עליו בלא תשלום נוסף בתנאי שעדיין לא נבחן,

כללי המל"ג כך שייתנו מענה גם במקרה זה בהליך המקובל, והוא מודה ליוזמי הצעת החוק על כך שהפנו את תשומת ליבו ללקונה זו.

זו הדרך הנכונה מבחינה משפטית לפתור את הבעיה, ולא דרך חקיקה ראשית, שאיננה נכנסת לפרטים מסוג

הבאנו מיליארד ורבע שקלים, ובסכום הזה אנחנו משדרגים 4,000 בתי ספר בכל רחבי הארץ ומתקינים בהם תשתיות של תקשוב,

את המענק המוגדל,

להם: לא, זה מענק שמפוצל לשניים,

2020 זה משהו אחר. זאת אומרת, הם לא קיבלו מענק

בכלל לדון בחוק

זו בכל מקרה קריאה טרומית, ואחר כך זה יגיע

ולממשלה יהיה זמן לדון בחוק הזה, ואולי אז נוכל לקדם לפחות משהו קטן בשביל המילואימניקים. אז תצביעו בעד. תודה רבה. תודה רבה.

הימים שאנחנו נמצאים בהם כמובן רק מדגישים את החומרה. דמי אבטלה לעצמאים אין, מה שהיה מונע את הצורך בכל מנגנון הפיצויים,

המאוחר, שלא עזר להרבה

אז בואו נתחיל מתיקון עוול היסטורי שהוא עוול מאוד פשוט, חבריי חברי הכנסת, ונוגע לחוק דמי פגיעה. אני אמחיש אותו בסיפור מאוד פשוט: לעצמאי יש עובד אחד בעסק שלו, שהוא שכיר שלו. הוא

אני חייב לומר שאין צורך להסביר שוב את מה שהסביר כאן היטב קודמי לגבי החוק הנוכחי. אבל החוק הנוכחי הוא רק אחד מתוך שורה של חוקים שאתם חייבים להעביר בהקדם האפשרי כדי לשנות את המאזן במדינת ישראל, כדי שיהיה משתלם לפתוח עסק במדינת

פשוט לא מעניין אתכם מה קורה לציבור. פשוט לא מעניין אתכם מה קורה למאות אלפי בעלי העסקים הקטנים, ופשוט לא מעניין אתכם מה קורה למיליון האזרחים שלא

וזה לא מעניין אתכם

כי

הצעת

מזאת,

נגמרה לו התשובה,

אתה רואה שאני לא אומר את זה. אני

איימן

קודם

הראיה, דיברתי פה על הסטודנטים החרדים,

אתה

אתה

ממך, איימן, אני כבר 21 שנה פה.

איימן, איימן,

אתה תעלה ותגיד כך, ואני אעלה, הרי

הכנסת

ונישאר. זו

המעסיק

יצטרך

אל

מוכן - - - כל

חבר

ההצבעה

בבקשה להצביע. ההצעה

ההצבעה, אם כן, הן

אנחנו

את

מאזרחי

- - - חבר

- - - אחרת

בזמן

הטבות

אחד, ואין לו בעיה לבוא בדרישות חצופות להטבות מס ולהכניס

על כך עוררין. גם

ישראל

מרכזי. יש

הממשלה

כשאנחנו

אם מישהו היה צריך דוגמה נוספת לניתוק של האיש הזה ולצורך בסיום תפקידו,

חברי

מצפה מכם, כי אתם שומעים אותי בחדרים: תבואו לכאן,

מיקי, אתה חבר ועדת הכספים.

בבקשה. אדוני

עכשיו

- - - אתה

כן, אני

- - - - - - כפול

- - - עכשיו,

תראה לאן אתה יורד, איזה

עכשיו

לו,

נוכח יועז הנדל, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת מיכל וונש, נגד מכלוף מיקי זוהר,

נוכח בנימין נתניהו,

בעד יבגני סובה, בעד אופיר סופר,

מזכירת הכנסת תקרא בשמותיהם של חברי הכנסת שטרם הצביעו.

נוכחת

אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח אופיר סופר,

אינו נוכח

התש"ף

הטייסות והנווטות שלנו. הבקשה

מזל,

להיזהר מלהפוך את צה"ל לזירה לקידום אג'נדות.

כשמתעלמים

אדוני

מה למים בבריכה, זה במסגרת תפקידו?

של

החברות

אני

חברות,

מהרשימה

בסביבות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

לכן

1%. וזה

ואחד.

הייתי

לאקדמאים הערבים, שמשוועים

לדוגמה

זה

ברמת

ולכן

ואני מקווה שלשר יהיו בשורות טובות בעניין הזה,

וגם למיקי לוי.

מיקי

לעמותות שמתעסקות בחסדים. מה זה קשור לתוספת

עכשיו, ממה נפשך, אם חשבתם שתוספת

אני יודע,

במה שאפשר להכפיש את ראש הממשלה הכול מצוין. דרך אגב, לא שמעתי אתכם מדברים כך כשהיה פרס, כשהיה רבין, כשהיו ראשי ממשלה אחרים,

כשהיה אהוד

אותך על אותם מים, על הרכב שלך, על האוכל שאכלת.

אבל זה השקרים שלכם.

, ממתי אתה צריך לדייק - - - אף פעם לא מדייק.

רק שנייה.

גולן. אל תיתן לי להתייחס אליך ברצינות, באמת.

יש מספר חברי דירקטוריון לא מספיק,

אין שום סיבה שבעולם שזה לא יהיה ככה.

וגם אפעל מבחינתי במה שאני יודע.

הייתי מבקש אפילו שגם בבית המשפט

היות שעכשיו ועדת השרים לא ישבה ולא יושבת אז לא היה ניתן לקדם

והוא מציע בעצם לתת לוועדת השרים את האפשרות לקיים דיון בהצעת החוק, מתוך תקווה שהוועדה תשקול בחיוב את קידום ההצעה.

אני מגיש בשם הרשימה המשותפת הצעה לוועדת חקירה פרלמנטרית בעניין מצב הסטודנטים בתקופת משבר הקורונה.

האוניברסיטאות ולכן אנחנו מדברים מתוך כאב,

מתוך חוויה וניסיון אישי.

בתקופה שלך היו צריכים גם לשלם לתלמידים הערבים בעבור שכפ"צים בגלל הבריונות של

ואני וחברי אחמד טיבי הגשנו בכנסת העשרים

שעברה בקריאה טרומית בהסכמת הממשלה, כי ראו שיש צדק בדרישה

סטודנט שלומד ועבד בעבודה מזדמנת והמעסיק הוציא אותו לחל"ת, למה הוא לא זכאי לדמי אבטלה? גם בהשוואה למדינות OECD ולמדינות בעולם יש קשיים רבים מבחינת שכר לימוד, ויש הבחנה ואפליה בשכר הלימוד, שבישראל נחשב מהגבוהים. בדנמרק

ומבקשים מהם להמשיך לשלם, ואם לא הם מאבדים את הזכות שלהם למעונות. הסטודנטים עדיין לא מקבלים לא סיוע, לא תמיכות,

חבר הכנסת אוסאמה סעדי, אני דווקא מצטער מאוד.

נושאים שבהם אנחנו יכולים להצליח לשתף פעולה, יש תהום אידיאולוגית בינינו בהרבה מאוד נושאים, זה דבר ידוע, יודעים את זה גם

התקציב של מערכת ההשכלה הגבוהה גדל בחצי מיליארד שקל לשנה בהשוואה לשנה שעברה ועבר רף של 12 מיליארד שקל. ואני חושב שזו באמת תעודת כבוד לממשלה, שקיימה את ההסכם הרב-שנתי עם מערכת ההשכלה הגבוהה,

שנותנים יציבות למערכת

הם, הסטודנטים, בדרך כלל בעבודות זמניות, לכן הם הראשונים שיוצאים לחל"ת או מפוטרים. חלקם גם עובדים במשרות חלקיות ולכן לא

או מקבלים אותו באופן

המשא ומתן הזה, יחד עם יושב-ראש המועצה הלאומית לכלכלה, פרופ' אבי שמחון, שגם הוא, לפי בקשת ראש הממשלה התגייס להביא, בהסכם עם הסטודנטים, סיוע משמעותי לציבור

הכנסת סעדי לפניי ואמר ש-20% מכלל הסטודנטים הם סטודנטים מהמגזר הערבי.

היו המספרים לפני עשור ואפילו לא לפני חמש שנים.

של חבר הכנסת אוסאמה סעדי בנושא: הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לבדיקת מצב הסטודנט במשבר הקורונה. אני אאפשר לכם להצביע מפה. חבר הכנסת טיבי, הבהרה: מי שבעד

כולנו היינו סטודנטים פעם, וחלק מאיתנו ממשיכים להיות סטודנטים בפקולטה של החיים. אנחנו משרתים בפקולטה של החיים, לומדים

אותם סטודנטים בהמשך הלימודים שלהם. שמעתי קודם את מכובדי השר אלקין, שכבר נתן חלק מהמתווה,

אומה משכילה, אומה שמצמיחה דורות של אנשים בעלי יכולות בלתי רגילות. קיימות דוגמאות רבות לכך שהמדינה יכולה להתגאות בצעירים המוכשרים, שכושר ההמצאה ויכולת פתרון הבעיות שלהם נודעים בעולם

הסטודנטים התגלה שאחד מכל שני סטודנטים חושש מאוד לעתיד התעסוקתי שלו ומעריך שבעקבות משבר הקורונה יהיה לו קשה מאוד להשתלב בשוק העבודה, חצי מהסטודנטים במדינת ישראל. לאורך כל התקופה האחרונה יצאו סטודנטים

אנחנו יודעים שזאת טיפה בים.

על ידי מלגות ומענקים, שיסייעו לסטודנטים המתקשים והצריכים את העזרה

המוסדות הלא-מתוקצבים, אותם הסטודנטים שלומדים במוסדות הלא-מתוקצבים. נכון שיש איזושהי סטיגמה שמדובר באוכלוסיות חזקות אבל לא כך הדבר, וגם שם יש אנשים שמאוד מאוד זקוקים לסיוע. כמובן שהפתרון הטוב ביותר,

קורסים חוזרים,

ביטול תשלום על תחבורה ציבורית לסטודנטים.

חושב שזה יהיה מבורך ונכון.

ישיב השר להשכלה גבוהה ומשלימה חבר הכנסת זאב

יש פחות הוצאות של מים, חשמל, וחלק מהוצאות התחזוקה, אבל מצד שני יש לא מעט הוצאות נוספות, תכף אני אסביר אותן, וזה משמעותי לא פחות,

משמעותית באובדן

יכולים לנחש שהוא עלה למוסדות לא מעט כסף,

לבנות יחידות תמיכה טכניות. וברגע שהקמפוסים ייפתחו, למעשה יהיה לזה ביקוש גדול מאוד וצורך גדול מאוד. מאוד חיזקנו את המוסדות ללכת לכיוון הזה, וגם תקצבנו את זה. חלק מאותה תוספת של חצי מיליארד שקל

יודע לתקצב מוסד, ואני לא יודע להורות לו להוריד שכר לימוד. אבל אני התעקשתי

לתת אקמול של כמה אלפי שקלים לסטודנט אלא לעזור לו לחזור כמה שיותר מהר למקום העבודה כדי שהוא יוכל להחזיק את עצמו. לכן, מרכיב מאוד חשוב בחבילה הזאת שאנחנו

ועוד מרכיב

לעמוד במבחן לא פשוט של הוראה מרחוק והביאה לתוצאות אקדמיות תואמות, פחות או יותר. להפך, יש מקומות ומוסדות שטענו שהציונים דווקא השתפרו פלאים, ויש

שתי משימות גדולות מבחינתי: 1. לסיים כמה שיותר מהר את המשא ומתן עם ההתאחדות ולהביא לגיבוש סופי של החבילה הזאת ולאישור סופי שלה כדי שהיא תתחיל לפעול ותתחיל להיות מיושמת. זאת רגל אחת.

האלה שהיו. למשל על מעבדות יש לי ויכוח קשה עם משרד הבריאות, אבל יש תחומים שבהם אם לא נחזיר את הסטודנטים,

גדולה של הסטודנטים,

במקוון. אי-אפשר ללמד לימודים קליניים

החינוך. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת החינוך נתקבלה. ובכן, תוצאות ההצבעה האלקטרונית הן חמישה בעד, אין מתנגדים

נמנעים. אני מבקש להוסיף את חבר הכנסת אופיר כץ כתומך, את חבר הכנסת שלמה קרעי כתומך, את חברת הכנסת אורלי פרומן

סח'נין, נצרת, באקה ועוד. מדובר בפרויקט שנותן לכלל הציבור, ילדים, מבוגרים, חרדים, ערבים, גמלאים ועוד,

וסדנאות שונות

חלפו והעובדים רצו ביטחון תעסוקתי. הם הגיעו לוועדת הכספים, הם צברו ניסיון וידע, ודרשו וביקשו להפוך אותם לעובדי מדינה על סמך ניסיונם. הם עתרו לבית הדין לעבודה בבקשה שהמדינה תקלוט אותם כעובדי קבע.

אדוני היושב-ראש,

אני לא רוצה לתת לזה פרשנות פוליטית אבל אתה אחד מהשרים הפרקטיים, מה שנקרא, שבא מעולם

שם זה התרומה הגדולה, אין לי ספק, בערים הערביות.

אני מבין שהולכים על איזושהי רפורמה, אבל אני מכיר רפורמות.

לצערי,

ואם אני מבין נכון, מיקי, מה שמדובר כאן בעצם זה על הפחתה של ההשתתפות

אדוני היושב-ראש, תודה לך שנשארת כדי שאוכל להציג את הנושא. אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, שבעה סניפים של התוכנית הזאת,

נמצאים בחברה הערבית, ו-27 בכל המדינה. אני חושב שהעברת התוכנית הזאת למועצות

את עצמם מחוץ למעגל העבודה והתוכנית הזאת. לכן, מבחינתנו העברת התוכנית למועצות המקומיות זה גזר דין מוות,

הבן שלי,

זוכר, למד בתוכנית הזאת

בכפר שלי, הכפר מר'אר, התוכנית הזאת נמצאת.

במרכז שיקום בצפון, וחלוקה לא שוויונית של מכשיר PET-CT בצפון. במקביל נחשפתי לפרויקטים חשובים מאין כמותם שפועלים למען מטרה זו, כמו פרויקט להב"ה. להב"ה הוא פרויקט שפועל לצמצום הפער הדיגיטלי בחברה הישראלית. המדריכים מלווים את המבקרים ומסייעים להם להיכנס לעולם המחשבים והאינטרנט,

לשלוח

הפרויקט יעבור להיות באחריותן של הרשויות המקומיות למשך שלוש שנים, אבל הדבר יוביל הזה לכך שהרשויות המקומיות החלשות לא יוכלו להחזיק את הפרויקט ולעמוד

התוכנית שנכנסנו לתוכה, בגלל האילוצים שאני אסביר, גם מתחזקת את פרויקט להב"ה במקומות שבהם ירצו להמשיך לתחזק אותו וגם מחליפה שקל

חבר הכנסת,

לאחת קוראים בני ברק. בטבריה, בשנת 2014, השתתפו בתוכניות להב"ה 3,341 משתתפים. בשנת 2018, ארבע שנים לאחר מכן, 288 משתתפים. אותו מרכז, אותו מספר של מדריכים, דרך אגב. בטבריה חלה ירידה של 91% בכמות המשתתפים.

מיקי לוי, או של שר האוצר אז יאיר לפיד, החלטתם להעביר את התוכנית ממשרד האוצר למשרד המדע והטכנולוגיה. הביקורת שהתבצעה שלוש שנים לאחר מכן דיברה על כך שהפערים, גם כשבנסיבות דומות עשויים להיות אפשריים, מעוררים חוסר שביעות רצון וגם התמרמרות, פוגעים במוטיבציה של העובדים

ישראל דיגיטלית התבקשה להפעיל את פרויקט להב"ה ברשויות השונות. היא הבהירה למשרד המדע והטכנולוגיה ששיטת ההפעלה הזאת, שכאמור לא נהוגה בממשלת ישראל כמעט באף פרויקט אחר, איננה נכונה. איננו רוצים להיכנס להפעלה זו.

בשלוש השנים הקרובות בתמיכה ברשויות שימשיכו להחזיק את תשתיות להב"ה אצלן. אנחנו מעבירים להן קודם כול,

תוכנות, רישיונות, כל מה שצריך

לא,

בתוכניות אחרות. הפרויקט הזה שנקרא להב"ה, בתצורה הנוכחית שלו, שירדה

ועלה עליה חבר הכנסת לוי, ואני מכבד את זה. לא 120 עובדים, חבר הכנסת לוי, אלא 89 עובדים, זה מספר העובדים בתוכניות להב"ה למיניהן בכל רחבי מדינת ישראל

אני חוזר בשבילך על המתמטיקה,

אני חושב שיש פה בעיה של הבנה. אם אתה ראש עיר,

וקיבלת ממני השנה שקל, בשנה הבאה אתה מקבל 200

תנחו, או תגרמו לכך שהרשויות יעשו את זה בצורה יותר טובה ובצורה אחרת,

שזה ילך לאותן

כי מדענים צעירים זה משהו אחר, זה הולך לאוכלוסייה אחרת. השאלה היא אם לא נאבד את

היא חשובה מאוד להכשרה טכנולוגית,

בעיקר בפריפריה, וגם בחברה הערבית נהנים ממנה. סגירתה, אי-תקצובה יגרום: א. לפיטורי מאות,

במילוי הטפסים השונים מול משרדי הממשלה. תודה, חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה.

כבוד השר,

אני הייתי רוצה לבקש מכבוד השר לנסות למצוא פתרון לאותם עובדים,

ואף אחד לא חולק על הצורך בחברה הערבית לתת את השירות הזה או את ההדרכה

אתם מסכימים, חברים?

אז אנחנו מצביעים על העברת ההצעה לסדר-היום בנושא: כוונת משרד המדע והטכנולוגיה לסגור את פרויקט להב"ה, לפטר

שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מכובדיי כולם, כידוע, התפשטות נגיף הקורונה השפיעה על מצבם הכלכלי של משקי בית רבים. המצב הכלכלי שלהם הורע והכנסתם נפגעה משמעותית.

אך בעיקר בעיתות משבר, עלינו לדאוג לאוכלוסייה

בטיוטת הצו שמשרד האוצר פרסם לאחרונה הוצע להרחיב ל-55% מסך מסגרות האשראי ושלא תופחת מסגרת אשראי לסכום שהוא מתחת ל-7,500 שקלים, מבורך, אבל זה אינו

אני מתחייבת לעקוב מקרוב אחר הנושא, לבטל את הקיצוץ הדרסטי והמיותר הזה ולהעניק רשת ביטחון סוציאלי רחבה יותר לבעלי ההכנסות הנמוכות. התחרות בשירותים הבנקאיים והפיננסיים בישראל אינה צריכה לבוא על חשבון האוכלוסיות

לעצור את התהליך אולי לשנה, ולקחת את החודשים האלה לחשיבה מחודשת ולהתאמה למצב החדש שכולנו סובלים ממנו בעקבות משבר הקורונה. תודה רבה.

חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה. ישיב חבר הכנסת, השר במשרד האוצר יצחק כהן. הפתיע אותך חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה. הוא קצר וקולע. תודה,

במסגרת טיוטת הצו של שר האוצר, אשר הופצה להערות הציבור, מוצע לייצר מתווה הפחתה מוגבל יותר לשנה הקרובה, שאחריו תחול

חברי כנסת בעד, אפס מתנגדים, אפס נמנעים. אני קובע שההצעה

אוקיי.

פגיעה במסגרות האשראי של האוכלוסייה המבוגרת,

פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,

כנראה שמשבר הקורונה הכלכלי, שילווה אותנו תקופה ארוכה,

מבחינת תעסוקת נשים בכלל ותעסוקת נשים ערביות בפרט,

מה שאנחנו רואים זה רגרסיה מאוד מדאיגה בתעסוקת נשים, ומשבר חריף בתעסוקה ובהכנסות של

העסקת יתר, ענפים שהם feminized בתעסוקה, וזה מאפיין בולט ומדאיג בשוק העבודה בישראל, ובמיוחד שירותי חינוך, בריאות,

אדוני. תודה, חבר הכנסת

- - - - - - - - - אה, סליחה. אז חברת הכנסת אורלי פרומן.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מזכירת הכנסת,

לצערי זו רק עדות אחת מני רבות אשר מציגה את אחת החולשות של החברה

היא החשיבות המיוחסת כאן לתרומתן של נשים למשק הישראלי

אנחנו חייבים לעצור את העמקת הפערים בין נשים לגברים גם בתחום התעסוקה.

ואין

כבר

בגובה מ-2,000 עד 2,500 שקלים, והשני הינו מענק למובטלת המוצאת עבודה בשכר הנמוך משכרה הקודם, אשר יגדיל את הכנסתה ביחס לדמי האבטלה ויתמרץ חזרה

וניקח אחר כך הצבעה שמית. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הכספים נתקבלה. חברת הכנסת אורלי פרומן,

חבר הכנסת מיקי לוי,

חבר הכנסת אלכס קושניר, בעד, חברת הכנסת אימאן ח'טיב, בעד, חבר הכנסת יצחק כהן, אדוני השר,

אני חושב שלאף אחד פה אין ספק שככל שיותר רכבים חשמליים ייכנסו לישראל וינועו בכבישי ישראל, כך כנראה שרמת זיהום האוויר תרד פה, ואנחנו נוכל לשמור על איכות הסביבה. אבל יש כמה בעיות, יש כמה

התמריץ הראשון שהמדינה צריכה לתת הוא להוריד את המיסוי הנוסף הזה על הסוללות ולהשאיר אותו באמת

ברגע שתסתיים התוכנית ב-2030, אם היא תתבצע כמו שצריך, תהיה 3.5 מיליארד

זה שיקולי היבואן, בהתחשב במצב שוק המכוניות,

היצע, ביקוש, תחרות וכו'. אבל כמו שציינת בהצעה, רמת המיסוי על כלי רכב חשמלי כיום עומדת על 10%, עד

היבואנים מקפיצים מחירים על מכוניות חשמליות ובכך מעכבים את המעבר לאנרגיה נקייה עוברת להמשך דיון בוועדת הכספים. נעבור להצעה הבא לסדר-היום

הפסקות חשמל בישראל, מס' 1856, 1868 ו-1896. השר נמצא פה? הוא צריך להגיע? ינון, תרצה להציג?

השאלה אם הוא ידע על מה לענות.

סמנכ"ל בחברת החשמל,

הפסקות החשמל בלילה לא קשורות למתקפת סייבר,

בקו. בתוך

דקות הכול חזר

שהוא רק תחילת החורף, ספגנו עוד הפסקות חשמל. אמש הגעתי הביתה בסביבות השעה 21:00. אני נכנס לרחוב,

חשוך. יש אנשים, שוב,

עד שהם עונים,

וכמובן שאנחנו לא נקבל תשובה אפילו בטווח הזה. אני חושבת שהבעיה, זו לא

אני חושבת שזכותנו כאזרחים שמשלמים, ביוקר אנחנו משלמים, לא מחירים נמוכים, אנחנו משלמים הרבה על חשמל. כולנו יודעים על המונופול של חברת החשמל. אנחנו מודעים ויודעים שיש עומסים. השאלה היא למה לא נעשית תוכנית כמו שצריך כדי להתגבר על

קודם כול, לגבי האירוע. כפי שפרסמה חברת החשמל באמצעי התקשורת מייד עם התחלת התקלה, בתאריך 30 באוקטובר, בערך ב-01:00,

אלא מה התדירות שלהן,

עכשיו, בואו לא נשכח, דרך

יש פתאום בעיות בתחנות הכוח בהולנד,

וגרמניה ומקבלת גיבוי מתחנות הכוח בהן.

או

עכשיו

הפסקות חשמל, אני אומר מראש.

זו

לתקן

ולכן, למרות שכבר היום אנחנו במצב לא רע, בטח ביחס לטיפול בתקלות ביחס לארצות הברית,

היא אפילו לשפר את זה עוד יותר.

את הפקקים, הסתבר

הכול. ירד

לאור הנרות. אחרי

של

הוא אומר לי: אתה נראה לי קצת מוכר,

במקרים של הפסקת חשמל הוא יוכל לספק לעצמו חשמל ליום-יומיים,

בניגוד להרבה מדינות אחרות, גם כשמסביב יהום הסער, כמו שאמרו בשיר הפלמ"ח,

תקלות.

ואני רוצה לתאר בכל זאת את התהליך. עד לפני חמש או שש שנים רוב החשמל בישראל יוצר בפחם ובדיזל וסולר או מזוט. זה רע מאוד, כי הפחם ששורפים אותו בתחנות הכוח, וגם הדיזל או המזוט, מזהמים את האוויר שכולנו נושמים.

אין לנו סכרים על נהרות כמו בשווייץ או נורבגיה או כמו סכר הובר בארצות הברית, ואפילו לא כמו סכר אסואן במצרים. אין

לכן

היום הגענו למקום שני. שוב,

ביממה בממוצע, בין 10:00 ל-16:00. זה שיש אור ב-07:00,

לקבל

אל תשאל על גז, כי יש לו ספר על גז, אנחנו נישאר עד הבוקר. לא, דברים מקצועיים בתחום של השר. לפני כשנתיים אתה, וגם השר שלך, דיברתם על תוכניות הטענה למכוניות חשמליות

זה חשוב מאוד. דרך אגב, הכי חשוב זה משאיות ואוטובוסים, כי הם המזהמים העיקריים. אנחנו עושים מאמץ. יש לנו פיילוטים,

לרשותך.

קצר ולעניין, קולע. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, גברתי השרה, זה זמן רב שאני עוקב בדאגה אחרי מצבם של יהודי אירופה,

שהרי אז המספר עמד על 3.2 מיליון. ונכון, ישנם הסברים שונים לכך שמספרם ירד: מתוך המספר הזה עזבו את היבשת לאחר נפילת מסך הברזל כ-1.5 מיליון יהודים, ומעבר להגירה זו ישנה גם

בתוך התקציב שלה השקעה מול הקהילות היהודיות בחו"ל בכל דרך אפשרית. אני חושב שהקהילות היהודיות בחו"ל במשך שנים הן אלה שתמכו במדינה. הגיע היום המצב להחזיר להן קמעה, להחזיר להן קצת על מה שהם עשו במשך שנים. אני שומע על תוכניות

הכנסת יוסי טייב העלה נקודה מאוד חשובה. אני אתמקד קודם כול בשאילתה עצמה ואחר כך גם אגיד לך כמה מילים על השיח שבחרת להרחיב.

ומה היה החשש הכי גדול שלו, דיברתי עם ראשי הקהילה, לא התקיפה וגם לא הפגיעה. החשש הכי גדול שלו היה מכך שהזהות שלו תתגלה בתקשורת וכולם ידעו שהוא

לנו מחויבות לעם היהודי, אך הבטחת שלומן של הקהילות היא האחריות הישירה של המדינות שבהן הן חיות. אנחנו עובדים בשיתוף מלא גם עם אותן המדינות, כדי להבטיח שהחיים היהודיים ימשיכו להיות בטוחים ומלאים, אך זו אחריות של המדינות שבהן הן חיות. אנחנו רואים בזמן האחרון עוד ועוד

אני חייבת לומר שגם יש לא מעט פרויקטים שמתבססים בחינוך בלתי פורמלי, כמו תנועת התנדבות בפרויקט שלנו שנקרא Shalom

בוועדת העלייה והקליטה. הודעה למזכירת הכנסת, בבקשה. תודה, אדוני הנכבד. ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת,

הם ההון האנושי של צה"ל והמדינה, הם צריכים שיהיה להם מעמד מסוים בחוק מול ביטוח לאומי. המכתב הזה על מעמדם בחוק מול ביטוח לאומי יצא בלחץ

את כל המסלול שיקל עליהם, בלי ביורוקרטיה, לקבל את כל הזכויות שלהם.

עתודאי שעבד, הינה,

עכשיו אני אקריא לך עוד כמה מילים רק בשביל הפרוטוקול.

תודה לך, חבר הכנסת לוי, שלקחת אוכלוסייה חשובה ואמרת את כאבה. יש מצבים מיוחדים שהתשובה היא חיובית, ויש טיפול ופתרון.

במילה אחת:

אני אומר לך שאנחנו בהצעת מחליטים בממשלה להרחיב את מגוון המקצועות שייחשבו עבודה מועדפת.

שחתם על היתר הבנייה הוא שר הביטחון בני גנץ. כי נגישות של אדם עם צרכים מיוחדים, כל אדם ובכל מקום, וכל שכן במקום כמו מערת המכפלה. אחרי שאני אקריא

הנגשת מערת המכפלה, לאחר בחינת הצורך הציבורי שביסוד הבקשה ולאחר שהוועדה נדרשה בקפידה לכלל החלופות התכנוניות אשר הוצגו בפניה. ב-5 באוקטובר 2020, וזה החלק שמתחיל לעכב, הגיש ארגון "עמק שווה"

ואני ראיתי את התכנון המפורט. התכנון המפורט נותן מענה גם לצד היהודי של המערה וגם לצד המוסלמי של

מספיק מיודדים. הנושא הזה לא טופל עשרות שנים, באמת, ופתאום בא שר ואומר: אני מכריע את זה, ואני מוציא היתר